בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש להעלות את העניין של הפיצויים לתושבי עוטף עזה שפקעו ב-31 לדצמבר. מכיוון שהם פקעו, צריך לקרות אחד מהשניים: או שמעבירים אלינו את המשך התקנות החדשות בעקבות זה שהיום זה לא בתוקף, או שמחילים על זה את סעיף 38. סעיף 38 הוא הדבר הנכון ביותר לעשות. ברגע שמשהו פוקע בתקופת בחירות ומתקשים להעביר משהו חדש, סעיף 38 מאפשר להמשיך אותו - עד מתי, שגית? עד יוני. אבל לא צריך לאשר את זה בוועדה. לא צריך בוועדה. סעיף 38 אומר שהוראת שעה שפקעה בתקופת בחירות מוארכת אוטומטית ברגע שניתנת חוות דעת של משרד המשפטים שאכן מדובר בהוראת שעה שפקעה. נכון לעכשיו, למרות שיחות של רשות המסים עם משרד המשפטים, משרד המשפטים לא מקבל את העמדה שחל כאן סעיף 38. אני לא יודעת אם זאת עמדה סופית שלהם. אני חושבת ש-38 נכון יותר. בואו נסיים את זה. משרד המשפטים לא פה. הוא לא הוזמן לדיונים? הוא הוזמן לכל הדיונים. רשות המיסים מעוניינת וחושבת שנכון להאריך,

בין אם בסעיף 38. גפני, לא צריך יותר מידי דיבורים, בוא נסיים עם זה. יש החלטת ממשלה בתוקף. היא אמנם לא הביאה תקנות, אבל היא אישרה את ההחלטה.. זאת קצת חוצפה שכשפוקע המועד של הפיצויים אנחנו הם אלה שמבקשים להביא תקנות. אם הייתם מביאים, היינו מאשרים את זה - אבל כלום. תבדוק את זה פה שלומית. אני חושב שיש החלטת ממשלה - צריך לתרגם את זה בסוף לתקנות להאריך את זה ל-2019 ול-2020. אגב, אם יש החלטת ממשלה כזאת, הרבה יותר קל להחיל את 38 ולתת את זה אוטומטית עד יוני. כשתהיה ועדה קבועה, אפשר יהיה לקיים את הדיון. אם המציאות היא כזאת שבה יש החלטת ממשלה, שאפשר לפתור את הבעיה בדרך הזאת,

צריך בכל מקרה איזה הליך פורמאלי נוסף,

אז תביאו. למה לא הבאתם עד היום? אני לא מכיר את הנושא. צריך לשאול את משרד המשפטים למה זה לא הגיע. אנחנו לא שואלים את משרד המשפטים בעניין הזה כי יש את 38. אני לא מבין למה אני צריך את האישור שלהם. היועצת המשפטית אומרת ש-38, לפי דעת משרד המשפטים - - היא אומרת שאין בעיה. גפני, תעשה הצבעה על סעיף 38. על סעיף 38 לא עושים הצבעה.

ברגע שהמועד נופל בתקופת בחירות.

אז בשביל מה אתה מעלה את זה אם אין הצבעה? מה לעשות, לשבת מהצד

אם תעשה הצבעה נאשר את זה.

רבותיי, אין לנו סמכות בעניין הזה,

מכיוון שביקשתם שנצביע על העניין הזה, אנחנו נצביע על העניין הזה. אנחנו רוצים שיחול סעיף 38 על הנושא של הפיצויים לתושבי עוטף עזה. משרד המשפטים, ככה מנהלים מדינה? מי בעד זה שסעיף 38 יחול, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. היה כדאי שמשרד המשפטים יכבד את הוועדה ויגיע במקרים כאלה.

זה לא על סדר היום. לא יכול להיות שאנשים לא יקבלו כסף, לא יקבלו פיצוי. מה הם אשמים שזה הסתיים כשאין ממשלה? אם הם היו מביאים תקנות חדשות ב-1 בינואר, לא הייתי מביא את זה לפה? ועדת ההסכמות לא הייתה נותנת? מה בדיוק הבעיה? אנחנו עומדים ומבקשים - אנחנו לא מקבלים. איתי, אני מבקש ממך, אפילו שאתה לא עוסק במישרין בעניין הזה, לדבר עם משרד המשפטים. אם מחליטים להביא תקנות, גם שר האוצר יכול להביא אותן בקרוב. בתור נציג הממשלה בדיון - - אני מבטיח שבמידה ותביאו תקנות - אני מעריך שמשרד האוצר ורשות המיסים עסקו בעניין הזה - אני אפנה מיד לוועדת ההסכמות על מנת לקיים דיון קצר מאוד ולאשר את זה,

על אף שאמרנו שסעיף 38 יכול לחול כאן. האם יש הצעה לסדר? העניין הזה של משרד משפטים הובא לידיעתי. רציתי לדבר על סעיף 38, על כך שאי אפשר להשאיר את יישובי עוטף עזה. אדוני היושב-ראש, פתחת בעניין הזה. כולנו תמימי דעים בנושא הזה, זה נושא חוצה מפלגות, ראינו את ההצבעה. חייבים לתת תשומת לב לעניין. גפני, לקחת לו את ההצעה לסדר. לא משנה, זה בסדר גמור. אם הייתי יודע, הייתי נותן לך. אני מכבד את יושב הראש. העיקר התוצאה, לא חשוב מי אומר אותה. אני מודה לך שגם אתה מעלה את העניין הזה. הצעת ועדת הבחירות המרכזית לתוספת תקציב לביצוע הבחירות לכנסת ה-23 ולמהלך כל שנת 2020. צריך לאשר את התוספת לתקציב ועדת הבחירות היות ואנחנו עומדים ערב בחירות. עצוב מאוד המצב שבו אנחנו צריכים להוסיף כסף לבחירות. מכיוון שהחליטו על בחירות, אין ברירה, צריך לאשר את זה. דיברתי עם אורלי עדס בטלפון על העניין של לאשר היום,

תקציב שוטף של ועדת הבחירות, ועל כך שתהיה על זה ביקורת ציבורית. הביקורת הציבורית תהיה על כך שכשאנחנו מנסים להעביר דברים עם משרד האוצר, עם החשב הכללי, דברים שהם חיוניים ממש לתפקוד המדינה, בעיקר בשכבות החלשות, נוער בסיכון, ילדים - אולי בכמה מהדברים קיבלנו אישור וקיבלנו תקציב, אבל ברוב הדברים שעומדים על סדר היום לא קיבלנו תקציב, לא אישרו. אורלי, תצטרכי להסביר את העניין של התקציב למהלך כל שנת 2020. אני הייתי מעדיף שנאשר רק את תקציב הבחירות, ושתבואו לכאן בעוד חודש, אחרי הבחירות. אורלי, תסבירי, הבמה לרשותך. יש לי עמדה מקצועית, לא מעבר לזה. אני רק רואה את הביקורת. מה יגידו כולם? יגידו לא אישרתם לשום דבר, אבל תקציב הבחירות אצלכם זה דבר מקודש, אתם מאשרים את הכל. אם זה תקציב הבחירות עצמו,

לא אנחנו החלטנו, לא אני רציתי את הבחירות.

אני לא רוצה להאשים את מי שצריך להאשים בבחירות האלו, כל אחד מבין לבד. ברגע שיש בחירות, התפקיד שלכם, של ועדת הבחירות, זה שיהיה תקציב כדי לבצע את הבחירות האלו. עם התקציב השוטף אני חושב שהיה כדאי לחכות. אז למה אישרת תקציב למבקר המדינה? זה לא אותו דבר. הרי התקציב של ועדת הבחירות מאושר פה. 5 ימים לפני בחירות? שתדע, אין לי עניין לכאן או לכאן. התקציב של המבקר הגיע לכאן בדצמבר,

התקציב של הרשות לניירות ערך.

לפני תחילת שנת הכספים, הוספנו תוספת תקציבית לוועדת הבחירות. הם לא העלו במהלך הדיון שנערך בדצמבר את העניין של תקציב 2020. אנחנו זהים למשרד מבקר המדינה בעניין חוסר התלות של הוועדה ברשות המבצעת, לכן סעיף 34 אומר שוועדת הכספים של הכנסת תאשר את תקציב ועדת הבחירות על בסיס הצעת ועדת הבחירות. מאשרים את זה בנפרד מתקציב המדינה, כדי שוועדת הבחירות בכל עת, בין אם זה בתקופת בחירות, בין אם זה יומיים אחרי הבחירות, לא תהיה תלויה ברשות המבצעת. ב-11 במרץ נצטרך להתחיל בהיערכות לבחירות הבאות. אם אין לנו תקציב שוטף, לא תהיה לנו יכולת להמשיך את הפעילות שלנו. ברגע שנכנסנו לתקופת בחירות נחקק חוק הוראות מיוחדות - הוא נתן כמה הקלות כדי שוועדת הבחירות תוכל להיערך. סעיף 9 קבע שהתקציב שיועמד לרשות ועדת הבחירות לביצוע הבחירות לכנסת ה-23 יהיה זהה לתקציב שהיה בבחירות לכנסת ה-22. הדבר השני שנאמר שם - שכל תוספת תקציבית תעבור את הוועדה בהליך הרגיל. הדבר הזה לא הגיע לוועדת הכספים. היה דיון בוועדת חוקה לגבי הוראת החוק. ברגע שהחוק של הוראות מיוחדות, שכלל הוראות שונות כולל התקציב,

הועמד לרשות ועדת הבחירות התקציב שעמד לרשות הוועדה בבחירות לכנסת ה-22 - 335 מיליון שקל לערך. למה לא הגענו לכאן? אני מודה ומתוודה, העובדה שתקופת הבחירות התקצרה גרמה לנו לכך שפשוט נתנו את כל מרצנו להקמת הוועדה. אנחנו מרגישים בכל רגע נתון את המחסור בימי עבודה. התמודדנו עם דברים ולכן התעכבנו בהגשה. כבר בוועדת חוקה הודענו שאנחנו יודעים שתידרש לנו תוספת, אמרנו את זה. עכשיו לגבי התוספת. כשגיבשנו אותה היא הייתה הרבה יותר גדולה. לשמחתי, וזה לצד העובדה שחבל שהתעכבנו עם זה, יכולנו לקצץ חלק מהדברים כשראינו את הדברים בפועל - הרבה דברים מבוססים על הערכות, יש הרבה חוסר ודאות בתקציב ועדת הבחירות - ולהתאים את זה. אנחנו לא מתווכחים על זה. אנחנו אישרנו את התוספת. מאשרים עכשיו עוד תוספת? מאשרים עכשיו תוספת. זו התוספת היחידה שתאשרו עכשיו.

מה שאישרתם לא היה תקציב נוסף, זה היה העברה מסעיף לסעיף. צריך לזכור, אין לנו אחד חלקי 12 כמו המשרדים האחרים.

מה תקציב הבחירות לכנסת ה-22 לעומת מה שמבוקש עכשיו? התוספת עומדת בפניכם. מבוקשים כ-66 מיליון שקל של תוספת. הגידול נובע בשלושה מישורים עיקריים. הדבר הראשון, גידול משמעותי של כ-21 מיליון שקל בכל תחום המחשוב בוועדת הבחירות, כולל הגנת הסייבר. כללנו דברים למרות פרק הזמן הקצר שחלף בין הבחירות לכנסת ה-22 לכנסת ה-23, כשאני חייבת להודות שלא אנחנו הם אלה שביקשנו שלוש מערכות בחירות. זה הוביל את הוועדה שמונה שנים קדימה מבחינת תהליכי העבודה והיכולת שהייתה לנו לעשות כל כך הרבה דברים ברצף כשכל כוח האדם עומד לרשותנו, לא רק הצוות הקטן הקבוע שצריך לתעדף דברים. הכנסנו המון תהליכים ממוחשבים נוספים לתהליכי העבודה של הוועדה. לכמעט כל החלטה שמתקבלת בוועדה יש משמעות על תהליך מחשובי כזה או אחר, לכן יש כאן גידול של כ-21 מיליון שקל. הדבר השני נובע מפרויקטים שלא היו בבחירות לכנסת ה-22 וקורים עכשיו. הם לא היו מתוקצבים. או שלא תוקצבו בבחירות לכנסת ה-22 ונדרש לתקצב אותם.

כמו פרויקט מפקחי טוהר הבחירות. הפרויקט הזה נולד בכנסת ה-22, שבועיים לפני יום הבחירות. הוא לא תוקצב במקור של כנסת 22, לכן נדרש היה לתקצב אותו עכשיו. גם אני וגם חבר הכנסת דוד ביטן סגני יושבי ראש ועדת הבחירות, אנחנו אמורים להצביע בסוגיה. רק תסבירי למה לא חל עליכם אחד חלקי 12. זה יתרון שלא חל עליהם אחד חלקי 12. אם היה חל עליהם אחד חלקי 12, מצבם היה חמור מאוד. עצם זה שזה לא חל עליהם זה בונוס. אורלי, מה את מבקשת מאיתנו?

לתקציב? המבוקש הוא תוספת תקציבית. כמה את רוצה תוספת? כדי לכסות חלק ניכר מהתוספות התקציביות שנדרשות לביצוע הבחירות הנוכחיות. להרבה דברים בהחלטות שהתקבלו במסגרת ועדת הבחירות יש משמעויות תקציביות

להחלטה להכניס מזכיר שני בכמעט 5,100 קלפיות לעומת 2,800 בבחירות קודמות יש השלכה כספית משמעותית של למעלה מחמישה, שישה מיליון שקל. העובדה שמספר הקלפיות גדל ב-88 משליכה על כל סעיפי התקציב. רק שכר מזכירים ב-88 קלפיות הוא שני מיליון שקל. תוספת חברי ועדת קלפי - עוד כמה מיליונים. כל זה משליך על כל סעיף בתקציב.

אני תומך בזה כי זה תקציב בחירות. נתווכח על העניין השני. יש עוד ועוד תוספות. הכנסנו ציוד חדש לקלפיות. עלות לכל קלפי בין הבחירות לכנסת ה-21 לכנסת ה-22,

לתחזק קלפי, להפעיל קלפי אחת, עלתה ב-3,000 שקל. המשמעות של זה בתקציב הבחירות לכנסת ה-22 - 35 מיליון שקל. אין לי את התחשיב המדויק בכמה עלתה עלות הקלפי הפעם, אבל היא שוב משמעותית. גם השכר עלה ב-32%. ציוד חדש, מזכירים נוספים - כל זה מוסיף עלויות. המשמעות של השוטף היא שב-11 במרץ, יום לאחר הבחירות, ועדת הבחירות מתפרקת, היא חוזרת להיות הדבר הקטן שהיא בימי שגרה. אנחנו גוף מאוד מאוד קטן בשוטף. הגוף הזה מיד לאחר הבחירות, יום למחרת הבחירות, כשכולם ישכחו שזה קרה, צריך לסיים את מטלות הבחירות ולהתחיל את ההיערכות לבחירות הבאות, כשלאור השנה האחרונה אף אחד לא יודע מתי הן יכולות להיות - פעם חשבנו שזה כל ארבע שנים, פעם כל שלוש שנים, פעם כל שנה ושמונה, והפעם - שלוש מערכות בשנה. אם לא תאשרו את התוספת התקציבית לא יהיה תקציב לממן את שכרם של עובדי ועדת הבחירות בשוטף יום אחרי הבחירות כדי שיוכלו להיערך לבחירות הבאות, לא יהיה תקציב כדי להמשיך את הפרויקטים שהתחלנו איתם במסגרת ההיערכות - אני לא יכולה לדעת הפרדה מדויקת של סכומים - כמו למשל מערכת מסוימת שפיתחנו אותה עכשיו לצורך התפעול של מבצע ספירת הקולות, שזו מערכת ממוחשבת שלא הייתה ובנינו אותה בקוצר זמן, עשינו משהו מאוד בסיסי. אנחנו כבר יודעים שיום למחרת הבחירות צריך להמשיך ולפתח אותה. מדובר בדברים שדורשים תקציב.

היא לא כלולה פה. כל ההשלכות שלה יבואו בהמשך.

אתם עושים בתוך מערכת הבחירות בנושא של הקורונה? יש אנשים שנמצאים בבידוד שאנחנו לא רוצים למנוע מהם להצביע. הסכום להתכונן לקורונה לא מופיע בתוספת. לפני יומיים ניתן צו מנכ"ל משרד הבריאות. היה תיקון בצו מנכ"ל משרד הבריאות, כיוון שבמקור הצו אסר על כל מי ששב ממדינות מסוימות לצאת מהבית במשך 14 יום. התיקון בצו אומר שכל מי שנמצא בבידוד ואין לו תסמינים יוכל לצאת לצורך הצבעה. ההנחיות הן שהוא לא ייסע בתחבורה ציבורית, שהוא יהיה ממוגן עם מסכה, ושהוא יימנע מחיכוך עם ציבור. בקלפי הרגילה?

אנחנו מנסים לייצר איזה שהוא מערך של 12 עד 15 קלפיות בערים מרכזיות בכל הארץ. המספר הזה של המבודדים משתנה מיום ליום. בעקבות הקבוצה הקוריאנית נכנסו שלוש מאות ומשהו לבידוד. מחר הם מסיימים את הבידוד, הם יורדים מהרשימה. רובם צעירים. יכול להיות שמחר תחזור איזו שהיא טיסה עם עוד אנשים שיצטרכו להיות בבידוד. איפה יהיו הקלפיות הייעודיות? אנחנו רוצים לעשות את זה בערים מרכזיות, כדי לצמצם ככל הניתן את התנועה של אותם אנשים. אי אפשר לעשות בכל המדינה. זה יהיה באוהלים מכובדים. עשינו מפרט לאוהל מיוחד, עם הפרדה בין חברי ועדת הקלפי לבין המצביעים. האם יש עובדים באותם אוהלים? אילולא מנכ"ל מד"א לא היו לנו עובדים, לא הייתה אפשרות להזיז את התהליך הזה.

אף אחד לא מוכן לעבוד בקלפיות האלו. הוא עצמו מוכן לבוא לעבוד?

הוועדה צריכה להיות מנותקת מרשויות אחרות.

קודם כל, יום לאחר הבחירות לא נוכל להמשיך לפעול כי לא יהיה לנו תקציב להעסיק את העובדים ולעשות כל פעילות.

בשנה שעברה היו שתי מערכות בחירות - זה קצת יותר כסף בשוטף. אחד חלקי 12 הוא תקציב המדינה. תקציב ועדת הבחירות הוא לא

למחרת הבחירות יש צוות קבוע שהשכר שלו לא נכנס כאן, מה שאומר שאין שכר לשלם. יש לנו מרכז לוגיסטי בשוהם שהתחזוקה שלו עולה כסף

שכירות למינהל לדיור, ארנונה.

כי תקציב המדינה מוגבל בחקיקה. אמנם אנחנו לא שולטים בכל גידול תקציבי באחד מהגופים האלה, אבל אם יש גידול, אנחנו צריכים לפגוע בתקציב אחר בשביל לממן אותו.

טוהר בחירות זה דבר שמשלמים עליו כסף. ועדת הבחירות לא צריכה להתחנן בפני הממשלה על טוהר בחירות,

אתה לא יכול לעשות כאן תעדוף. איזה תעדוף אתה עושה כאן?

מה יש פה לתעדף? במקום 5,000 פקחים ניקח 1,000 פקחים, זה התעדוף שלך? אם יכולתי לקחת 10,000 פקחים,

זה שלא תאשר עכשיו את התקציב עדיין לא ייתן לך תקציב לילדים בסיכון,

אני לא מתווכח על התקציב של ועדת

בתקציב שנוגע לבחירות. צצו ועלו הרבה עניינים שקשורים למחשוב שכל המפלגות ביקשו לשדרג. עלה גם כל העניין של הסייבר, הגנה על סייבר, שזה ארבעה תקנים מתוך שבעה תקנים - זה דבר קבוע. סייבר ומחשוב זה לתמיד. נציג משרד האוצר דיבר על תוספת

הכל הוא סביב אותו יום של בחירות - היו לנו שלושה כאלה בשנה האחרונה. החוק אומר שצריך לאשר את התקציב שלכם, גם את תקציב הבחירות וגם את התקציב השוטף. אנחנו לא מתערבים בעבודה שלכם בשוטף, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. בשביל זה יש נציגים בוועדה. אז למה מביאים את זה לאישורנו?

נחנו בתקציב של עוד שמונה שנים מבחינת ההתפתחות של הוועדה בתהליכים. המשמעות של התפתחות הוועדה בתהליכים היא כסף. הפסקה של חמש דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 11:26 ונתחדשה בשעה 11:31.)

גם בבחירות שהיו בחודש אפריל 2019 אושר התקציב לכל שנת 2019. אנחנו מאשרים את הפרויקטים של המחשוב ב-21 מיליון שקלים - רק את התקציב השוטף מאשרים עד יולי.

אישרנו את תקציב הבחירות כולל התוספות. גם הפרויקטים מאושרים. חלק מהשוטף לא מאושר, החלק מיולי. אנחנו יכולים לדעת כמה? אתם הכנתם את זה - אני יודע? חצי מ-25 מיליון. אתם מקבלים החלטה שאי אפשר ליישם. אי אפשר להפריד את הסכומים. איך אנחנו עובדים עד חודש יוני? אי אפשר לתקצב ולהפריד את הסכומים בכל דבר. לא נכון, ודאי שאפשר להפריד. אני מזמינה אתכם לבוא ולעשות את החלוקה הזאת. מדובר בעשייה שהיא שונה מדברים אחרים. אני אשמח שהייעוץ המשפטי של ועדת הכספים ייחשב ויגיד מה כן ומה לא. אני לא יודעת איזה סכום עומד לרשותי עד חודש יוני. איזה סכום עומד לרשותך בשוטף עד דצמבר? שום דבר, רק התקציב שמיועד לבחירות. התקציב שמתבקש עכשיו הוא תוספת של שישים ושישה נקודה משהו מיליון. הישיבה ננעלה בשעה 11:39.